השעה 10:00, היום 7 בדצמבר, ג' בטבת, תשפ"ב, אנחנו פותחים את הישיבה בדיון בוועדת הבריאות, היום אני ממלאת מקומה של עידית סילמן, חברת כנסת ויושבת ראש הקואליציה, שמי טטיאנה מזרסקי, והנושא של הדיון הוא מחסור במיטות במחלקות ביחידות של טיפול נמרץ שיזמה חברת כנסת יעל רון בן משה. יחד עם חבר הכנסת אוסאמה סעדי, שאני לא יודעת איפה הוא. ואוסאמה סעדי. בבקשה, יעל, תציגי את הנושא. אני רק ברשותך, כבוד היושבת בראש, הייתי שמחה שנוודא שאוסאמה מגיע, ראיתי את היועץ שלו כאן, אפשר לבדוק את זה רגע? סליחה מכל המכובדים על זמנם, אני אתן פשוט לחבר הכנסת רגע את האפשרות כן להגיע, אני מניחה שהוא בדיון אחר, בטח קראו לו להצביע או משהו כזה. היועץ של חבר הכנסת סעדי בחוץ?

היועץ שלו בחוץ?

טוב. בסדר. אז ברשותכם כשחבר הכנסת סעדי יגיע אז בוודאי תתני לו גם את זכות הדיבור.

אנחנו ביקשנו ליזום את הדיון הזה בשל חשש שלנו ממצב טיפול נמרץ בבתי החולים בכלל בארץ ואני מוסיפה את החשש שלי ליחידות הטיפול נמרץ בבתי החולים בפריפריה, גם בנגב, גם בגליל, אנחנו עדים בעצם למחסור מאוד חמור במיטות,

לפי זה סופרים חלק גדול מהדברים, אבל כמובן גם בתקני כוח אדם, במיכשור, בסוף בסוף הכל מגיע לתקציבים, ובעצם אנחנו יודעים שלטיפול נמרץ מגיעים אזרחים חולים מטופלים שנדרשים לטיפול רפואי אינטנסיבי, ככל שהם לא יקבלו את הטיפול הזה פעמים רבות סכנת חיים מרחפת מעל ראשיהם, זה לא עוד שירות שאולי nice to have וזה יכול להיות חלופה למשהו אחר, פעמים רבות אנחנו מדברים פה על הצלת חיים ואנחנו מאוד מודאגים ממיעוט המיטות, גם ביחס לאוכלוסיה, גם ביחס לתחלואה, מיעוט הצוותים, בעצם חולים בסופו של דבר נדחקים, לא מקבלים טיפול וחייהם בסכנה. אנחנו גם מבינים שככל שהנושא לא מטופל היום ככה אנחנו צוברים איזה שהוא פער שילווה אותנו עוד שנים רבות קדימה, רופאים שהיום מתחילים ללמוד ייכנסו כרופאים למערכת בעוד בערך שתיים עשרה שנים, בטח אם צריך איזו שהיא התמחות שהיא מורכבת יותר אז לוחות הזמנים נדחקים אף יותר, זאת אומרת שאם היום אנחנו מדברים על מחסור ואנחנו רואים את הגידול באוכלוסיה ואין טיפול היום וחבל שלא היה טיפול בנושא לפני עשור או לפני חמש שנים, זה לא בעיה שהתחילה היום, ככה אנחנו נראה שהאתגר, הבעיה מחריפים, וזה משהו שמאוד מדאיג אותנו. בתוך הנושא הכללי הזה כן אני אשים זרקור כמו שאמרתי קודם על הנושא של הנגב והגליל ובתי החולים בפריפריה, שם המצוקה היא קשה אף יותר, להביא רופא מומחה ליחידת טיפול נמרץ בצפת ובית חולים זיו או בנהריה או באשקלון או באילת היא משימה מורכבת אף יותר, זה להביא את הרופא, זה להביא את בני משפחתו, ואנחנו צריכים לחשוב על פתרונות יצירתיים וייחודיים לדבר הזה, אנחנו רואים שכשהיו מענקים לרופאים לעבור לגור בפריפריה זה עבד בצורה מסויימת. מענקים ותמריצים.

לא בלי תקלות, אבל בהחלט כבר היו תקדימים של מענקים ותמריצים, צריך ללמוד מה עבד, מה לא עבד, לדוגמא ברגע שהתחילו למסות את זה אז זה הוציא חלק גדול מהעוקץ, זאת אומרת למה שרופא עוד ישלם מיסוי על התמריץ הזה או על המענק וכמו שציינתי גם אתמול במליאה וגם היום פה בפתח דבריי צריך לדאוג גם למשפחה של אותו רופא כדי שזה יהיה באמת שינוי בר קיימא ושנוכל לעבות את השורות גם בבתי החולים המרוחקים. אז אם לסכם את דבריי עד עתה, אנחנו מדברים על כמות מיטות פר נפש באופן כללי בכל הארץ ביחידות הטיפול נמרץ, אנחנו מדברים על כמות מיטות פר נפש בנגב ובגליל, שהיא עוד נמוכה, היחס נמוך עוד יותר, אנחנו מדברים על צוותים רפואיים, אנחנו מדברים על מיכשור רפואי, ובסוף בסוף אנחנו מדברים על תקציב, אני לא יודעת אם נמצאים איתנו פה מאגף תקציבים באוצר, אבל אני הייתי שמחה כמה שיותר להעביר את כובד המשקל מהאוצר למשרד הבריאות כי פעם אחר פעם אנחנו רואים שמשרד הבריאות רוצה ומי שעוצר זה האוצר, ואני אומרת כאילו למה בכלל צריך משרדים ממשלתיים בישראל, בואו נתנהל על הכל מול קפלן אחד, לא צריך מומחים לכלום, הכלכלנים ינהלו את כל העסק, בכלל לחיות זה יקר, אולי עדיף שאנשים ימותו בני חמישים או שישים,

הייתי שמחה לשמוע בעיקר בעיקר את אנשי משרד הבריאות.

והאוצר.

משרד הבריאות והאוצר. אני אומרת שוב, בסוף האוצר יגיד אין, בסדר,

אבל אנשים חיים פה ואנחנו רוצים שהם יחיו פה ויהיו בריאים ויחיו טוב, אז האין של משרד האוצר אותי כבר לא מספק. תודה רבה יעל, תודה רבה. חברת הכנסת נירה שפק הצטרפה אלינו, את רוצה להתייחס לפני המצגת? כן, אני אשמח, אני קודם כל, יעל, דיון חשוב. הנושא הוא מורכב והוא לא רק הכמות מיטות, אני מסיירת בבתי חולים, היתה לי פגישה עם זרקא, בית חולים זיו בצפת, מתוך שבעה חדרי ניתוח רק שניים הם מוגנים. בית חולים שאמור לקלוט גם את האוכלוסיה האזרחית וגם הצבאית. תרומות לא מגיעות, כי אנשים שתורמים לצערנו, ואת זה כבר שנים אני רואה, מעדיפים להגיע לבתי חולים במרכז, שמה עוברים יותר אנשים ורואים מה כתוב על הבניין. לא מגיעים רופאים, נשים בהריון מקרה צריכה להגיע לרופא מומחה, קובעים לה תור חודש וחצי אחרי תאריך הלידה, למה, כי היא גרה בעוטף עזה, בפריפריה, ואין רופאים.

אפילו עד רמת עובדים סוציאליים, זאת אומרת אני מגיעה אפילו למוסדות ממשלתיים, יש תקנים, יש משכורות, אין אנשים כי לא נותנים להם להגיע, זאת אומרת לא יוצרים את התנאים להגיע, והנושא הזה מורכב בכל מקום שאנחנו רוצים להגיע,

אם זה בתי חולים, ברזילי, אין, פשוט אין, מקימים עוד בית חולים, אין אנשים לאייש אותו. וגם לא מקימים. אז מדברים עכשיו על עוד בית חולים בדרום, אז אחת הבדיחות שאומרים אוקיי, יקימו בית חולים, גם ככה לא מצליחים לאייש את הקיימים,

נגיד שיקימו את המבנה אז מה יקרה, אין תוכנית מסודרת, אין תוגנית להטבות כדי להביא אותם למקומות האלה ולא משקיעים, והייתי באיזה דיון פה בכנסת שנאמר שהעלייה הרוסית, עשו ניתוח של רופאים ונאמר שהאוכלוסיה הרוסית עוד חמש שנים יוצאת לפנסיה, ואין בשרשרת מישהו שיחליף אותם, זאת אומרת אין תכנון עתידי לדבר הזה, אז גם המעט שיהיה יגיע למרכז ולא יגיע לפריפריה הצפונית והדרומית, ואני אשמח לשמוע איך מתארגנים לזה רוחבית, כמו שיעל אומרת, לא רק כמה כסף יש, איך בונים את התוכנית, מה עושים עם האוניברסיטאות, זה תוכנית ממשלתית חוצת משרדים.

וכל הכבוד על הדיון החשוב הזה לשניכם. תודה רבה. חבר כנסת אוסאמה סעדי, תודה על יוזמה יחד עם יעל רון, על יוזמה לקיים את הדיון, בבקשה. תודה גברתי היושבת ראש, בוקר טוב חברותיי, אני מתנצל על האיחור הקל, הייתי בsky, אז הראיון התארך קצת. אני קודם כל מודה לחברתי יעל שהצטרפה אליי לדיון החשוב הזה, ואני יזמתי את הדיון הזה בעקבות הנתונים שאנחנו קראנו וראינו, וכאשר מדובר בכל בתי החולים בארץ, יש שלוש מאות תשעים ושתיים מיטות בתקן, מתוכם מופעלות שלוש מאות עשרים מיטות, ובכל המדינה יש רק שלושים ושש מיטות שהן בנויות, ומאה שש עשרה מומחים בטיפול נמרץ, ארבעים ואחד מתמחים, ולפי הנתונים בפועל צריך אלף מיטות, זאת אומרת היום יש ארבע מאות מיטות, ואנחנו צריכים אלף מיטות, ולפחות מאתיים חמישים רופאים, ובשבע השנים האחרונות במקום לבנות עוד חדרי טיפול נמרץ אז נבנו, הוספו בשבע השנים האחרונות נוספו רק שלושים ושש מיטות, שבע שנים שלושים ושש מיטות, מתוכן עשר מיטות בעקבות פתיחת בית חולים אסותא באשדוד, והנתונים האלה הם נתונים קשים מאוד. אני הזמנתי לכאן את חברי דוקטור פהד חכים שהוא מנהל בית החולים האנגלי בנצרת, אחד משלושת בתי החולים בנצרת, ואני מבקש שאנחנו, גברתי, שתינתן לו ההזדמנות, הוא מבין בדברים האלה יותר טוב מכולנו בעניין הזה, ויש לו מחלקה שנפתחה, מחלקת טיפול נמרץ, ואני, ועד שהוא פתח את זה אז אין תיקצוב, אז במקום שאנחנו נבוא ונעודד אפילו בתי חולים פרטיים שנותנים שירות בכל נצרת, יש בית חולים אנגלי, בית חולים איטלקי, בית חולים צרפתי, אבל אין בית חולים ישראלי. האנגלי זה הסקוטי. מה שאנחנו רואים בנתונים מאה ארבעים ושבעה אחוז תפוסה בטיפול נמרץ.

אז באמת כאשר אנחנו מדברים על - - - זה יחסית הרבה, זה השני מבחינת תפוסה,

- - - נמצא שר הבריאות הקודם שהיה בביקור. אז אני אומר גברתי היושבת ראש,

כבוד שר הבריאות לשעבר, טיפול נמרץ זה תמיד השער הראשון לכניסה לבית החולים, ואם הטיפול הנמרץ נותן את השירות ואת הטיפול בזמן זה מציל חיים, עכשיו מה עושים, לפעמים באים, שולחים את זה למחלקות,

וכולנו מכירים וכולנו היינו בטיפול הנמרץ, כמה שעות אתה מחכה עד שיבוא רופא, עד שיבוא זה, ואז, והמשפחה בלחץ וכולם בלחץ, טיפול נמרץ קורה ש, טיפול שהצוות הרפואי לא יעזוב את המטופל ויהיה מרותק אליו.

אז אני מבקש ברשותך גברתי היושבת ראש, אני רוצה לתת חלק מהזמן לדוקטור פהד חכים, בבקשה דוקטור.

רגע, אנחנו נתחיל, יש סדר יום לישיבה, אני אגיד כמה מילים ואז אנחנו נראה את המצגת. באמת אנחנו מצפים לשמוע היום נתונים עדכניים שיציגו לנו מההסתדרות הרפואית בישראל.

כן. אנחנו יודעים שהתקינה, תקינה במערכת הבריאות עודכנה לאחרונה לפני ארבעים וחמש שנים ויש פער בין מספר מיטות ורופאים שעובדים במוסדות רפואיים בפועל, יש פער בתקינה בין מה שמופיע בהסכם של בתי חולים עם המדינה למה שקיים בפועל, גם הנתונים הדמוגרפיים השתנו וגם הנוסחה התיישנה, העובדה שיש גידול מתמשך בצרכים עקב הזדקנות אוכלוסיה ועלייה בתוחלת החיים, קצב הגידול במספר המיטות הולך ופוחת בהדרגה ואוכלוסיה מזדקנת וקצב גידול אוכלוסיית ישראל מתקרבת קרוב לשני אחוז בשנה, ואנחנו יודעים שצריכים לטפל במחסור, מחסור חמור גם בכוח אדם, במחלקות, כלל מחלקות, במיוחד במחלקות לטיפול נמרץ, גם מדובר בצוות הרופאים וצוות האחיות, וכפי שהזכירה חברת כנסת יעל, יש פער גדול בין מיטות ותקנים בפריפריה בצפון ובדרום למה שאנחנו רואים במרכז, ואני רציתי לבקש מדוקטור ירון בר לביא להציג את הנתונים והמצגת שאנחנו נדע ושר הבריאות לשעבר ליצמן, אתה רוצה לפני המצגת או אחרי המצגת?

אחרי, אוקיי, תודה רבה. בבקשה, דוקטור ירון. בוקר טוב לכולם. קודם כל אני רוצה להודות לכם מאוד בשם ההסתדרות הרפואית, בשם האיגוד לטיפול נמרץ שאני עומד בראשו כבר חמש שנים ובשם החולים והאזרחים, אתם עושים פה מעשה מדהים, זה פעם ראשונה שבעצם הנושא הזה עולה בצורה כל כך משמעותית לדיון בוועדת הבריאות, ואני חושב שזה, יש סיכוי גדול, אני יודע שמשרד הבריאות לוקח את הנושא הזה ברצינות רבה ויקים וועדה שתעסוק בזה, דוקטור ורד עזרא תדבר על זה אני בטוח. אני אציג לכם את המצב הנוכחי בקצרה רבה.

אוכלוסיית המדינה שלנו בסביבות תשעה מליון, יש לנו בסביבות שלוש מאות תשעים מיטות טיפול נמרץ בנויות כפי שנאמר, שזה בפועל כארבע מיטות למאה אלף איש, אני רק אומר שבפועל לא כל ארבע המיטות האלה מופעלות בגלל מחסור בעיקר באחיות אבל גם ברופאים. שקופית הבאה. הממוצע בעולם הגדול הוא, אפשר לראות שקופית הבאה, ב־OECD אנחנו אחרונים, שתיים עשרה מיטות בממוצע למאה אלף נפש, זה ישראל למטה - אנחנו בארבע, ואנחנו תקועים שם הרבה זמן כשהאוכלוסיה גדלה ומספר המיטות גדל בעצלתיים, כוח האדם לא גדל, רופאים ואחיות אנחנו זקוקים לכמות הרבה יותר גדולה, פי שלוש צוות גם כן. שקופית הבאה. המשמעות היא הזמן כפי שנאמר פה, הזמן להציל חיי אדם, שמישהו שזקוק לטיפול נמרץ בשש השעות הראשונות, אם אנחנו לא מטפלים בחולה בשעות האלה המצב הולך ומתדרדר בכל שעה, החולים צריכים להתקבל כמה שיותר מהר לטיפול נמרץ כדי שצוות יעמוד לידם ויטפל בהם, אם אנחנו מתעכבים במיון או במקומות אחרים, במחלקות, והחולה לא מגיע לטיפול נמרץ הסיכוי שלו להינצל הולך וקטן. החוזה שבינינו לבין החולים אומר את הדבר הבא, כל מי שזקוק לטיפול נמרץ צריך לקבל את המיטה ואת הרופא ואת האחות ואת הטכנאי שיטפלו בו כמה שיותר מהר, זה זכות של החולה לקבל את הדבר הזה, בסיסי ביותר כדי להציל את חייו ואין ספק, הוכח גם בקורונה שכאשר הטיפול ניתן על ידי אנשי טיפול נמרץ הסיכוי של החולים להינצל הרבה יותר גבוה. אז מה הצרכים? אנחנו צריכים, יש כמאה שלושים רופאי טיפול נמרץ, עם המתמחים אנחנו מגיעים למאה חמישים, אנחנו צריכים פי שלוש, יש מחסור ענק באחיות ואני יכול להגיד לכם שאנחנו לא יודעים כמה אחיות טיפול נמרץ יש בארץ כרגע, כי יש אחיות טיפול נמרץ שלא עובדות בטיפול נמרץ, שהן עובדות במקומות אחרים ושאפשר לגייס אותן לעבוד בטיפול נמרץ אבל הן נמצאות במחלקות אחרות כי אין תקנים להכניס אותן לטיפול נמרץ, יש מיטות בנויות שהן לא בשימוש בגלל מחסור באחיות, לא ברופאים כל כך.

הרופאים תמיד מוכנים לעבוד יותר קשה אבל אי אפשר לטפל בחולה בלי אחות שתיתן לו את הטיפול. אבל אמרת שיש אחיות ואין תקנים ואז אמרת שאין מחסור ברופאים ויש מחסור באחיות.

אחיות שעשו השתלמות בטיפול נמרץ ולא עובדות בטיפול נמרץ כיוון שאין תקנים להכניס אותן לשם, יש מחסור בתקנים לאחיות. אבל יש מחסור גם בתקנים של רופאים וגם בתקנים של אחיות.

כי השיטה,

הנוסחה שעודכנה לאחרונה לפני חמש שנים היא לא מתאימה למציאות, צריך לשנות את השיטה, שיטת התקינה וגם לצוות הרפואי, צריך גם להסביר שמאז 77' שהיה התקן הזה מורכבות הטיפול השתנתה, היום אנשים מצפים לטיפול מורכב מאוד כדי להציל, ויש תרופות ויש אמצעים חדשים,

יש מכונות דיאליזה, יש מכונות הנשמה, יש אמצעים הרבה יותר מורכבים שאז לא היו, וכדי להפעיל היום, אנשים שוהים היום פחות אבל, פחות זמן. פחות זמן?

יותר זמן.

הטיפול יותר מורכב. האנשים שוהים היום פחות זמן בחדר טיפול נמרץ ממה שהיה.

הם שוהים היום יותר זמן כי הם ניצולים, בעבר הם פשוט מתו. אם הם שוהים יותר זמן אז יש בעיה ב- - - אני גם קראתי נתונים, נחשפתי לנתונים שבישראל השהות בטיפול נמרץ ממוצע 5.5 ימים, ובמדינות OECD זה בערך 6, קרוב ל־7 ימים. זה לא מדוייק, אצלנו זה בין שמונה לעשרה ימים. א' חולים קשים מאוד, ו-ב' אם אנחנו מסתכלים, ככל שהטיפול מורכב יותר משך השהות של החולה, החולים נהיים יותר מבוגרים. בטיפול נמרץ או באשפוז כללי? בטיפול נמרץ,

ככל שמצליחים להציל אז הסטטיסטיקה עולה כלפי מעלה. אבל אפשר להעביר אותם אולי.

וזה לוקח זמן. אדוני הפרופסור, מילה אחת. השהות של אנשים היום בבתי חולים הרבה פחות ממה שהיה בעבר.

בטיפול נמרץ זה רק, לא השתנה, אולי התארך. לידך יושבת דוקטור ורד, היא תגיד לך בדיוק. אוקיי, רק אני אסיים את המצגת במהירות. אוקיי, מה הפתרונות שאנחנו רוצים? אחד, בניית מחלקות טיפול נמרץ חדשות והגדלת הקיימות בבתי החולים, תוספת מיטות טיפול נמרץ, התמרוץ של הרופאים ממקצועות של רפואה פנימית,

כירורגית ילדים להתמחות בטיפול נמרץ כחלק מהכשרתם, כלומר הם יסיימו את ההתמחות הראשונה ויעשו התמחות בטיפול נמרץ שהיא עוד שנתיים, כפי שנאמר קודם זה, צריך את הזמן הזה להתמחות בזה. כדי שאנשים יבואו למקצוע וילכו לעבוד בבתי חולים קטנים ופריפריים את צודקת, צריך לתמרץ אותם, ויש דרכים פשוטות לעשות את זה, היום ככל שמספר הרופאים בטיפול נמרץ גדל באופן פרדוקסלי המשכורת שלהם יורדת, כיוון שהעוגה היא אותה עוגה של כוננויות לדוגמא וככל שיש יותר אנשים הם מקבלים פחות, לכן אנשים לא באים כי המשכורת הולכת וקטנה במקום שהמשכורת תישאר קבועה או תגדל. גודל העוגה של כוננויות הוא נניח ביחידה מסויימת שלושים, ככל שיש יותר רופאים כל רופא מקבל פחות, השכר יורד, לכן אין תמריץ לאנשים לבוא ואין תמריץ לגייס אנשים נוספים, אנחנו צריכים לטפל בעניין הזה כדי לשמור על ההשתכרות שלהם ככה שיבואו יותר אנשים ותהיה אפשרות להביא אחר כך את המתמחים האלה לעבוד בבתי החולים הפריפריים. תוכנית קידום של היחידות הקטנות, יש לנו יחידות טיפול נמרץ שהן היום לא מוכרות בטיפול נמרץ, בנוירוכירורגיה, בניתוחי לב, בפנימית, בכירורגיה, בכוויות, היחידות האלה מתפקדות כטיפול נמרץ אבל הן לא מוכרות כטיפול נמרץ וצריך בעצם לעשות להן הכרה על מנת שאנשי טיפול נמרץ ינהלו את זה. אתם יודעים שיש הרבה מונשמים במחלקות פנימיות ומחלקות כירורגיות, הם לא מטופלים על ידי אנשי טיפול נמרץ. הבעיה היא בעצם בתפיסת התקינה אתה אומר. נכון, וצריך שהחולים האלה יטופלו על ידי אנשים שזה המומחיות שלהם. בגלל המחסור במיטות אז מעבירים מיחידות טיפול נמרץ.

זה דווקא מעניין, אם תוכל כן להגיד משפט על היחידות המוגברות כמו שאתה, יכול להיות שזה כן פתרון לחלק גדול, זה פתרון בתנאי שהם יטופלו על ידי אנשי טיפול נמרץ ואחיות טיפול נמרץ, זאת אומרת זה לא צריך להיות, אנחנו מוכנים לקחת את זה על אחריותנו, ואנחנו רוצים לרכז את החולים האלה במקום שבו איכות הטיפול תהיה גבוהה וינוהל על ידי אנשים שזו מומחיותם, ואז להוריד את העומס הזה מהמחלקות הפנימיות והכירורגיות. יכול להיות שבכלל חלק מהפתרון יהיה לא תוספת המיטות בטיפול נמרץ, אלא ביחידות, גם. יש מיטות כבר היום, קודם כל יש חולים שלא נכנסים לטיפול נמרץ שצריכים שייכנסו, ברור שצריך יותר מיטות, לאלה שהם הופכים להיות חולים קלים יותר או כרוניים בהחלט במחלקות ניתן לטפל בהם, אבל זה צריך להתבצע על ידי אנשים שזו מומחיותם, גם בהנשמה, גם בטיפול במצבים הקשים ביותר, על מנת למנוע מהם להתדרדר ולהמשיך לשפר את מצבם, שלא יצטרכו לחזור לטיפול נמרץ אחרי שהם כבר יצאו מטיפול נמרץ ואנחנו בהחלט מוכנים לקחת את זה באחריותנו אם יינתן לנו כוח האדם לעשות את זה, אני חושב שבתי החולים ישמחו מאוד לרכז את החולים האלה באגף אדם ולטפל בהם כמו שצריך ולהוריד את המעמסה הזאת מהמחלקות הפנימיות והמחלקות הכירורגיות וכל המחלקות שהם מפוזרים.

אוקיי, זהו, אני חושב שסיימתי, עוד שקופית אחת אולי.

כן, יש עוד שקופית.

לסיכום, צריך פי שלוש מיטות טיפול נמרץ, צוות רפואי, צוות סיעודי, ואני מבטיח לכם שאם יינתנו לנו המשאבים אנחנו כולנו נעבוד קשה מאוד ותוך שנתיים נעמיד לכם את יכולת הביצוע. אין התייחסות בהצגה שלך לכל הנושא של שעת חירום, איך טיפול נמרץ עובד בשעת חירום. טיפול נמרץ עובד בשעת חירום כטיפול נמרץ, אבל אנשי הטיפול נמרץ לוקחים אחריות על כל מה שקורה בבתי חולים, חלק מההצעה שלי זה הקמת אגפי טיפול נמרץ, במסמך ששלחתי לכם בנייר עמדה, ברגע שיהיו אגפי טיפול נמרץ בבתי חולים וכל הטיפולים נמרצים ינוהלו בצורה מרוכזת זה יהיה מאוד מאוד יעיל וזה גם יוכל בעצם לגדול ולקטון לפי הצורך. מה למשל השנה שנת הקורונה, זה בצורה אחרת מאשר בדרך כלל קורה. אני מתייחסת גם לחירום בטחוני, אנחנו נערכים לתרחיש ייחוס מאוד מאוד מורכב, ולהערכתי - - אנחנו, במצבי חירום אנחנו טובים, בשגרה אנחנו לא כל כך טובים. לא יודעת אם בתי החולים בקו עימות לא ממוגנים. מיגון זה כבר עניין אחר.

אבל מה וועדת המשנה - - - בוועדה שלי יש דיון על זה, בוועדת משנה למוכנות העורף - זו הוועדה שאני מובילה בוועדת חוץ ובטחון - עושים דיונים, עוברים משרד משרד, פילוח פילוח ורואים את זה, זה מתוקף זה בית חולים זיו בצפת, הוא אומר שאני יודע לעבוד בחירום, כשאין לך ואתה צריך לנייד מיטות ממקום למקום - זה שורף כוח אדם מקצועי ומפחית את היחס רופא-מטופל בגלל התוספת הזאת כי לא היתה הכנה מראש. ברמב"ם הכשירו לשם את כל מערך החנייה למטה ופשוט זהו, עובר as is, גזור הדבק ושלום, אבל זה לא קורה בפריפריה. אנחנו רוצים להכשיר רופאים מהרבה מקצועות שיעשו התמחות בטיפול נמרץ, ואז גם אם הם עובדים בפנימית או בכירורגיה בחירום הם איתנו, כנ"ל המרדימים, כך שאם יהיו לנו הרבה אנשי טיפול נמרץ שיעשו את ההתמחות הזאת, יש לי היום במחלקה שלי רשימת המתנה של שמונה אנשים שרוצים להתמחות בטיפול נמרץ, אין לי תקנים להכניס אותם.

אתה יכול להגיד מילה גם על הצוות הטכנולוגי אם יש פערים שם? כי בסוף זה עובד ביחד.

נושא הטכנולוגיים הרפואיים נמצא עכשיו בראש סדרי העדיפויות בעקבות התובנה מתקופת הקורונה כמה הטכנולוגיים הרפואיים הם חיוניים, יש כמה תהליכים שקורים כרגע לגבי הרישוי וההכשרה שלהם כולל הפיכת ההכשרה שלהם להכשרה אקדמית, וברגע שזה יקרה, וזה תהליך עם המל"ג שאנחנו עוסקים בו, גם האיכות וגם הכמות של הטכנולגיים הרפואיים תגדל, צריך להשקיע באנשים האלה, הם אנשים שבלעדיהם אנחנו לא יכולים לעבוד וזה לא נכון רק לקורונה, זה נכון גם לחדרי ניתוח, זה נכון לחדרי טיפול נמרץ, זה נכון לדיאליזה, כמעט כל תחום ברפואה היום טכנולוגיים רפואיים עובדים ואנחנו צריכים לחזק אותם ולתמוך בזה, ואנחנו עוסקים בזה ומעוניינים בזה וכאנשי טיפול נמרץ אנחנו בהחלט תומכים בהם. אני ממליצה שנעשה על זה דיון נפרד על כל הנושא של הטכנולוגיים.

ומיכשור מיוחד ושימוש בפועל ומה הצורך בתקינה.

יש תקנות בריאות העם שעכשיו היו צריכים לשנות ולעדכן אותם, צריך לבדוק ולעקוב באחד הדיונים הבאים איך זה משתנה עכשיו,

תודה רבה לכם. רציתי לבקש מדוקטור ורד עזרא ממשרד הבריאות, ראש חטיבת הרפואה, כי אנחנו שמענו פה נתונים אחרים של ארבע מאות מיטות, אפילו פחות מארבע מאות מיטות, ובמכתב שהגשתם לוועדת הבריאות שכיום יש תשע מאות עשרים וחמש מיטות לטיפול נמרץ כללי, אז אנחנו רצינו לבקש, כן, את ההסבר ה- - - שלום לכולם. קודם כל אני אתחיל מהשורה התחתונה ואז אני אפרט כמה דברים, השורה התחתונה גם אנחנו כמשרד בריאות חושבים שצריך עוד מיטות טיפול נמרץ, זה אני עושה ספוילר. יש הסכמה. אבל עכשיו נתונים, קצת נתונים. ראשית אני מחזיקה ואני מוכנה להעביר לוועדה נתון OECD שבו שיעור מיטות טיפול נמרץ במדינת ישראל הוא במקום באמצע, אני לא יודעת אם זה טוב או לא טוב, אבל הוא לא הכי נמוך, בשיעור של 12.1 אלף נפש, נמוך מממוצע OECD, אבל בהחלט דומה למדינות אחרות. כמה?

כן, אני אראה לכם,

כאשר לוקחים - - - זה כל היחידות טיפול נמרץ, גם קורונה, גם נשימתי וגם - - - לא קורונה. הפרופסור אומר שזה ארבע, את אומרת שתיים עשרה?

לא, יש אחוזים. רק שניה, אפשר לחשב, שניה רגע, אפשר לחשב אחוז משיעור המיטות, אפשר לחשב מספר מיטות, עכשיו המספר מיטות פה, השיעור מיטות פה נלקח כמו שאמר חברי ירון, מיטות טיפול נמרץ יש את הטיפול נמרץ הטהור ויש טיפולים נמרצים נוספים שהם בהחלט חליפיים כי הם לא יהיו קיימים אז החולים יהיו מטופלים בטיפול נמרץ, אני עוד לא מדברת על טיפול ביניים שזה בכלל דרגה אחרת. יש במדינת ישראל כאמור מיפוי תשע מאות עשרים וחמש מיטות טיפול נמרץ גם כללי וגם ייחודי, ייחודי זה המחלקות הספציפיות שמשנת 2011 נפתחו שלוש מאות ארבעים ושלוש מיטות טיפול נמרץ ויש לי פה את החלוקה על פי התמחויות, בפריפריה אגב נפתחו מאה עשרים מיטות טיפול נמרץ ולפי תוכנית המיטות שאנחנו תכננו עד 2022 בתקופת השר ליצמן עדיין צריכות להיפתח עוד תשעים מיטות טיפול נמרץ שטרם נפתחו ואנחנו בדיונים עם האוצר,

אני לא אומרת שזה מספיק, אבל יש עוד מיטות שצריכות להיפתח. נאמרו פה הרבה דברים, אני רוצה שניה לכמה מהדברים להתייחס, אחד, אנחנו חושבים שבסוף מה שאמר ירון, מיטות הטיפול נמרץ שמפוזרות ברחבי בית החולים בסוף הצילו את מדינת ישראל גם בנושא הקורונה, רופאים יודעים לטפל בחולים אחרים, אנחנו רוצים שהם יידעו לטפל עוד יותר, בפנימית לצורך העניין יש בכל מחלקה מיטות שנקראות טיפול מוגבר בפנימית, הם לא מתוקננות, ואנחנו כרגע עסוקים בלתקנן את המיטות האלה וגם שהרופאים בפנימית יעשו רוטציה לפחות בטיפול נמרץ ומבחינתי הם יותר ממוזמנים להתמחות אחר כך בטיפול נמרץ, זה אומר בכל מחלקה זה מכפיל כוח מאוד גדול בכל מחלקה פנימית, שש מיטות טיפול ביניים,

הם מתוקננות, חלקן קיימות גם היום אבל הן לא מתוקננות. אנחנו לא חושבים שצריך לרכז את כל החולים במקום אחד בבית חולים, נהפוך הוא, אני חושבת שיש גם יתרון ושושי, דוקטור שושי אולי תוכל אחר כך להרחיב, שהרבה מאוד אחיות עברו קורס טיפול נמרץ ויודעות לטפל בחולים האלה,

ראינו את זה, ברגע האמת גם היום או בתקופה בשנתיים האחרונות בקורונה. יחד עם זאת כמו שאמרתי אנחנו לא לגמרי מרוצים, אנחנו חושבים שצריך יותר וצריך לעשות את זה נכון יותר, באמת הרופאים, רופאי טיפול נמרץ ואחיות טיפול נמרץ והרופאים שמתמקצעים הם אלה שהיו באמת משמעותיים מאוד בטיפול בקורונה ובכלל, טיפול במצבים קשים, אנחנו יודעים שהיום בית החולים הולך ונהיה יותר נמרץ, יותר אקוטי, המצבים הקלים יותר נשארים בקהילה, כלומר יש איזה שהוא shift, איזה שהוא שינוי בבתי החולים, ולכן המנכ"ל כבר דיבר על זה, אז זה לא סוד, בכנס שהיה עם איגוד הטיפול הנמרץ ואמר שתוקם וועדה שבאמת תסתכל על המקצוע, על כל הממשקים, על הצרכים, וועדה משותפת למשרד, לאיגוד וכמובן גורמים רלוונטיים, ובאמת תסתכל מה שיעור המיטות שאנחנו רוצים, האם הפיזור, יש ויכוח, אנחנו רוצים לרכז, רוצים לפזר את המיטות, העמדה שלנו היא שלא כל המיטות צריכות להיות מרוכזות במקום אחד,

יש יתרון כמו שאמרתי לפיזור, כל זה כמובן יידון בוועדה. היא הוקמה כבר? היא ממש בגיבוש כתב מינוי וחברים בימים אלו היא תוקם,

הכנס היה ממש - - - יעל רון בן משה (כחול לבן): ולוחות הזמנים שלה? האם כשניפגש עוד חצי שנה האם נשמע שכבר יהיו מסקנות או שזה עוד יהיה כתב המינוי? אני מעריכה שכן, זה מהוועדות שבדרך כלל עובדות יחסית מהר, ונוסף על כך - - אם זה תלוי בנו אז כן. זה כל אחד אומר, מצד שני, זה לא הוקם. נוסף על כך כמובן ש - - - טיפול נמרץ. נוסף על כך כמובן שמבחינתנו - - - אין טיפול נמרץ לטיפול נמרץ. מבחינתנו יש כמובן ברמה המאוד מאוד מיידית אנחנו מאוד בעבודה מול חברינו ממשרד האוצר לפתוח את המיטות מתוכנית המיטות שטרם נפתחו, גם טיפול נמרץ וגם בכלל, אני מעריכה שזה גם ייסגר בתקופה הקרובה. לא זה שיש מה שהיה עם הקורונה. אני חייבת לומר שניה, עם הקורונה חלק מה, גם, אולי תדבר על זה דוקטור שושי גולדברג, אחיות, הרבה מאוד אחיות עברו קורסים של טיפול נמרץ על אף שהן לא במחלקות טיפול נמרץ טהורות, דבר שמעלה את איכות הטיפול שלהן, את היכולת, שזה דבר מצויין, גם רופאים שניתנו, שנקלטו מתקני הקורונה נקלטו עשרים ושלושה רופאים במחלקות טיפול נמרץ וזה בנוסף על התקנים שהיו וכמובן כל מיטה חדשה שתיפתח זה מגיע עם תקנים שלה, זה המשמעות של מיטה, מיטה מגיעה עם תקנים, זה לא ברזל ועם עוד צוותים, בסוף המספרים של עוד עשרים ושלושה רופאי טיפול נמרץ על מספר שנאמר שיש רופאים היום במדינת ישראל המספר הוא משמעותי, וכמובן אנחנו חושבים שצריך עוד, בין אם זה לעודד כמסלולים, בין אם זה גם רוטציות כדי שאנשים גם יתמקצעו יותר, גם יכירו וגם יהיה להם רצון להמשיך ולהתמחות בנושא הזה בהמשך. הכסף הראשון שמגיע מהאוצר זה יילך לטיפול נמרץ? זה לא כ- קודם כל צריך לממש - - - כסף, זה היסוד. שניה, תוכנית המיטות בהחלט במקום הראשון, מימוש תוכנית המיטות, מיטות טיפול נמרץ. המיטות באות עם התקנים,

אבל טיפול נמרץ, שאלתי על טיפול נמרץ. רגע, אני פספסתי, סליחה, דוקטור ורד, מה תפקידך? ראש חטיבת הרפואה. היא בעל הבית. במשרד הבריאות. תקציב משרד הבריאות מאוד גדל בתקציב הנוכחי, לפחות ממה שהוצג לנו, איך זה בא לידי ביטוי או איך זה יבוא לידי ביטוי ביחידות טיפול נמרץ? תקציב אחד, את עוד צריכה לבדוק את הנושא של שכר רופא שמתחילים.

השכר עלה בכל המקומות, זה, משרד הבריאות,

אני יודעת. לא הגידול הטבעי שיש כל שנה בתקציב. אנחנו נבקש אחר כך מדניאל, מרפרנט בריאות באגף התקציבים שיפרט לנו איך זה מתבטא. אז למה שלא משרד הבריאות יפרט את זה? זה בדיוק מה שאמרתי בתחילת דבריי, אם היתה תוספת תקציבית, תוספת על הגידול של מיליארד ומשהו שקל, משרד הבריאות הוא בעל הבית, הוא מחליט לאן זה הולך.

אני אתן שניה לחברי מאגף תקציבים פה.

אז אני אתן לחברי מאגף תקציבים להגיב, אבל אני רק אומר, הכל עובד בתוכניות מאוד מסודרות, תוכנית המיטות, תוכנית מתן המיטות כמו גם תוכנית תוספת תקנים היא תוכנית מסודרת רב שנתית, תוכנית תוספת מיטות בכלל ובתוכן מיטות טיפול נמרץ בפרט, היא תוכנית פעם אחת קיימת שצריך לסיים לממש אותה עד 2022, כרגע יש דיון עם האוצר למרות הנושא התקציבי שלכאורה יסוכם וכנ"ל גם קדימה, תוכנית מיטות קדימה, בין המיטות שיוגדרו קדימה ובין התקנים יהיו מיטות טיפול נמרץ, כאמור ממתינים גם למסקנות הוועדה שאני מקווה שהן יהיו בזמן הקרוב. תודה דוקטור ורד, תודה רבה. דניאל, אפשר לבקש פירוט בדיוק ותשובה לשאלה איך מנותב התקציב הנוסף שהוסף לתקציב מדינה הנוכחי ואיך אנחנו רואים התקדמות בתוכנית המיטות. קודם כל כמה. תשעים מיטות לטיפול נמרץ ויש עוד תוכנית, כמה כסף בתקציב הוא יוסיף, כמה כסף הוא חושב שצריך להוסיף מעבר למה שהוא הוסיף. בבקשה.

אז תקציב משרד הבריאות גדל בשנים האחרונות באחד עשר מיליארד שקל בחמש שנים האחרונות והתוספת של שלושים ושלושה אחוז לתקציב של משרד הבריאות, בדיוני תקציב האחרונים סוכם על כמה תוספות משמעותיות שרלוונטיות גם לעולם של הטיפול הנמרץ, קודם כל זה הסיפור של הטמעת תקני הקורונה, בעצם נוספו במהלך הקורונה שבע מאות תקני רופאים, מאתיים חמישים תקני אחיות ושבע מאות תקני ... זה הצוות הרפואי הנוסף, וכוח אדם רפואי שישמש בין היתר כמו שדוקטור עזרא אמרה, ישמש בין היתר גם למחלקות הטיפול הנמרץ, נותן מענה גם שם, וכמו שדוקטור עזרא אמרה גם הרבה הכשרות לאחיות בקורסים של טיפול נמרץ ניתנו, הגדלנו מאוד מאוד מאוד במהלך הקורונה את המספר של האחיות שעוברות את ההכשרה הזו וגם את ההכשרה של - - - כמו שאני אומר, כמו שאמרתי, מספר האחיות שעברו הכשרות של טיפול נמרץ גדל משמעותית ובעצם היום יש הרבה יותר אחיות שמוכשרות לכך. והם כבר משולבים במערכת הבריאות או שזה עדיין עתידי? הם שם במחלקות,

יכול להיות שהוכשרה אחות בפנימית לטיפול נמרץ, אבל בסופו של דבר היא מוכשרת והיא יכולה לעבור, גם אחיות יכולות לעבור בתוך בית החולים, כלומר זה שהיא עברה הכשרה של טיפול נמרץ לא מחייב אותה להמשיך לעבוד במחלקת טיפול נמרץ, אני גם לא חושב שהיינו רוצים לייצר הכרח כזה, והדבר המשמעותי - - - לא הבנתי מה אמרת עכשיו,

תסביר את זה עוד פעם, יש תקן בטיפול נמרץ או אין תקן? היא לא יכולה להיות משובצת לעבודה אם אין תקן. מעבר לתקנים של אחיות טיפול נמרץ בטיפול הנמרץ הוכשרו אחיות נוספות - - - הוכשרו ואיפה הן? הן לא בטיפול נמרץ, הן היו בקורונה כשהיו מחלוקות, והן חזרו לפנימית, הן חזרו - - - בסדר,

אז אל תספור את זה כאחיות שנוספו, יש תקציב חדש לעשרים ושתיים והן לא בטיפול נמרץ. לא שאני תמיד אוהבת לעזור לאוצר אבל נוספו תקני אחיות ורופאים למערכת עם אכיפת הקורונה. האם נוספו תקני אחיות לטיפול נמרץ לשנת 2022? זאת השאלה.

חלקן, דוקטור שושי גולדברג תוכל לומר לאן הן הלכו, אבל חלק ניכר מהאחיות עברו קורס טיפול נמרץ, אני שמחה על ההכשרה,

גם הן משולבות בכל מקום אחר, גם אם זה מחלקה פנימית וכדומה הן משתמשות בקורס טיפול נמרץ שהן עשו רובן. האם גדלו תקני האחיות במחלקות טיפול נמרץ בין שנת 20' נגיד לשנת 22' שנפתחת בקרוב?

אני לא מחלק, לא בהכשרות, בתקנים במחלקות. אני לא נותן, קודם כל המונח תקנים הוא קצת מטעה. איזה מונח?

קצת מטעה. אני לא נותן בחצי ממערך האשפוז אין תקינה ממשלתית, יושב פה דוקטור חכים, אצלו אני לא צריך את האישור שלי כדי להגיד אני מאייש עוד תקן מאייש פחות תקן.

וכמוהו חמישים אחוז ממערך האשפוז, וגם בבתי החולים הממשלתיים איפה שיש תקני מדינה יש גם הרבה מאוד תקנים שנפתחים בתאגיד שלא קשורים לתקינה ממשלתית שקשורה אלינו. סליחה, דוקטור עזרא, האם בבית החולים נהריה, המרכז הרפואי לגליל שהוא בית חולים ממשלתי אני אראה הגדלה בתקני האחיות או לא בתקנים, באחיות שבפועל זאת העבודה שלהן לעבוד בטיפול נמרץ? בית החולים הגדול בגליל, האוכלוסיה גדלה, האם זה מה שהיה ב2018 יהיה גם ב2025?

נוספו תקני אחיות ולא מעט לכל המערכת, אני מציעה לתת לדוקטור שושי גולדברג, ראש מנהל הסיעוד להתייחס לעניין הזה. התחלתי להגיד, אני לא יודע להגיד לך במחלקה זו או אחרת נוספו תקנים כי גם כשאני מקצה תקן לבית חולים ממשלתי אני לא מקצה אותו לרמת הפנימית או הטיפול הנמרץ, אני גם חושב שזה לא נכון שאני - - - ברור שלא, את עמדתי אמרתי מיד בתחילת הדיון, משרד האוצר לא צריך בכלל לעסוק בזה. צריך אבל לתת כסף. טיפול נמרץ. על כל סעיף הם שמים - - - כי הם סוגרים חשבונות. כי זה לא מתאים למה שהם חושבים.

אם מותר הערה קטנה קצרה, מיטות מוגברות במחלקות הפנימיות והכירורגיה אינן מיטות טיפול נמרץ, וגם האחיות שעובדות שם גם אם עברו השתלמות טיפול נמרץ ולא הכשרה מלאה לטיפול נמרץ - לא יכולות לתת שם טיפול נמרץ וגם אין שם רופאי טיפול נמרץ, כך שלהגיד ולספור את זה כמיטות טיפול נמרץ כאילו יש לנו עוד תשע מאות מיטות זאת לא האמת.

לא, אלה לא נספרו. את אלה לא ספרתי. אני רציתי לתת זכות דיבור לדוקטור פהד חכים, מנהל בית חולים סקוטי אנגלי בנצרת, נשמע מהשטח. תודה. תודה גברתי יושבת הראש ותודה לחברי הכנסת. חברי ירון, מורי ורבי. תראו, ההרגשה שלי קודם כל שמסכימים כולנו שצריכים יותר מיטות, ואני כאילו מרגיש שמגיע מהשטח אבל חי במדינה אחרת, כאילו כולם סופרים מיטות טיפול נמרץ,

הכל נראה יפה, אנחנו בנצרת חיים בכלל במובלעת אחרת, השר ליצמן היה אצלנו בזמן שהיה, נתן לנו רשיון להפעיל יותר פסיכיאטריה כי חסר, ועוד הרבה יותר חסר, לנו אין מיון ממוגן גברתי, אם תבואי למיון שלנו וייפול טיל הבית חולים כולו ייפול, אז אנחנו לא חיים במדינת ישראל, ושדוקטור ירון בר לביא - - - למה אתה לא אומר כל מה שנתתי לך? צינתורים, MRI - - - אני מסכים מאוד, ובאמת תודה על כל העזרה. החברים יודעים, ירון בר לביא פה, פרופסור בר לביא עזר לנו להקים את יחידת הטיפול נמרץ שנמצאת עכשיו בבית חולים האנגלי בנצרת, תבואו לבקר כולכם, יחידה לתפארת, יש לי אישור מהמדינה להקים את היחידה, אבל מה קורה בסוף? הקמנו את היחידה, אני מגייס רופאים, יש לי אחיות שעברו את כל ההכשרות,

הם לא ברשיון והן לא מתוקצבות, איך אפשר להפעיל אותן? אוקיי? זה שאני בית חולים לא ממשלתי או לא שייך לקופת חולים לא עוזר, בסופו של תהליך עדיין האזרח הנצרתי שמגיע לבית חולים אני מתקשר לירון באמצע הלילה ואומר לו אני מעביר אותו לרמב"ם, זה לא מה שאנחנו רוצים במדינה הזאת,

המילה שוויון נשכחת פה. אבל מה הסיבה? הסיבה אין תקציב, בסוף רשיון ותקציב, אי אפשר לתת לנו. יש לך רשיון דוקטור? ממשרד הבריאות והחבר'ה באוצר. לכמה מיטות? 12 מיטות,

אני יש לי מסמך כתוב, חתום עליו משרד הבריאות, תקים, באמצע הקורונה,

אנחנו אפילו נשים לך חצי מהכסף, גייסנו כסף, הקמנו בניין. אז למה לא מתקצבים, משרד האוצר? תגיד ליצמן, בבקשה, יש לך תשובה לזה? הוא לא שר עכשיו. לא, אבל אני רואה שיש הערה, לא תשובה, הערה. אני לא שר, יש שר חדש עכשיו. יש דבר אחד שצריך להבחין בינו לבין, לא רק בינו, בינו לבין הדסה לבין שערי צדק לבין ממשלתי, חיפה הוא ממשלתי, דרום, בנהריה ממשלתי, הוא לא ממשלתי, הוא ציבורי, הוא ציבורי, יש הבדל, בהחלט יש הבדל, אחד הדברים שתכננתי לעשות שהייתי באמצע כבר, להגדיל את התקציב לממשלתיים, כי אתה רואה, אני אתן לכם דוגמה, עוד מעט תהיה שביתת רופאים,

זה שטויות,

נגמר חוזה עשר שנים, הולכת להיות שביתה. אוטומטית בשביתת רופאים הולך להיות תוספת שכר לרופאים ולאחיות. לממשלתי הממשלה חייבת, לציבורי לא, אבל הציבורי חייבת לתת לו רופאים ואת האחיות, מה שהם מקבלים שם בממשלתיות, אחרת הם יפסידו, לכן זה, זה נושא - - - חבר כנסת,

אבל אומר לנו פרופסור חכים פה שיש אישור,

שיש אישור של משרד הבריאות שאמרו לו תפתח שתיים עשרה מיטות ויש אישור של האוצר,

אז מה מפריע? אז מה הבעיה? איפה הרפרנט?

אני אומר עוד פעם, מהשטח מה שפרופסור בר לביא אמר וגם ורד, דוקטור עזרא אמרה, כולנו רוצים רפואה טובה,

המילה שוויון,

טיפול נמרץ זה משהו שכולם מבינים שאין אופציה להקים בית חולים, אתה לא יכול להקים מחלקה כירורגית בלי שיש לך אופציה לטיפול נמרץ, אין לך יחידת טראומה בלי טיפול נמרץ, אין כזה דבר, אי אפשר היום לקיים בתי חולים במדינה ב2021 בלי האופציה הזאת וזה משהו שחייב להיות must, האיגוד הקים ספר מאוד יפה איך בונים יחידה ומה תיקנה, והתיקנה שצריכה להיות, זה משהו שצריך לבוא, לא צריך וועדה,

הכל כבר קיים, תעשו את זה, תכלס שיתחילו לעבוד, שיבואו לבית חולים בית חולים יגידו זה מה שאנחנו צריכים ממנו, זה הצורך שלנו במדינה, זה התקציב שלך, תתקיים, אי אפשר היום - - - בהתאם למספר מטופלים. תגיד לוועדה מה מפריע לך לפתוח, בוא נראה - - - אני לא מפריע שום דבר, אני רוצה שתרשמו לי את זה ברשיון של בית החולים ושיתקצבו את זה, כמו שבית חולים - - זה הכל,

שיענו החברים. מה מפריע להם לפתוח, להפעיל את היחידה? כן, נדב.

מנהל אגף פיקוח על האשפוז באגף תקציבים של משרד הבריאות. למעשה יש כל שנה, יש תוכנית מיטות, בכל שנה מחלקים, בתוכנית האחרונה, כל שנה מאתיים מיטות לכל מערכת בתי החולים במדינת ישראל, כל מיני סוגים של מיטות, טיפול נמרץ, מיטות פנימיות, כל הסוגים שקיימים, תוכנית המיטות עד לשנת 22' נסגרה, כבר יש את החלוקה של המיטות והיא נעשית בשיתוף של חטיבת הרפואה יחד עם משרד האוצר שמתקצב בעצם את התוכנית עצמה, וכשתגיע תוכנית המיטות הבאה ונדון עליה, אז אנחנו נוכל להחליט כמה אנחנו ... בכל בית חולים לפי סוג, כרגע התוכנית שמאפשרת לאשר מיטות היא כבר סגורה, אין לנו יכולת - - - אבל לא אישרתם לאנגלי. סליחה,

תכלס אני מקבל פה מכתב אישור תקציבי עבור בינוי של יחידת טיפול נמרץ שתיים עשרה מיטות, עכשיו אתה אומר לי אני במיטות הבא, זה התאריך של הדבר הזה זה היה בחודש אוגוסט 2020, אי אפשר לבנות בניין שלוש קומות, יחידה לתפארת ועכשיו אתה אומר לי בשנת 2022 תחכה לזה, לא יכול לנהיותץ דבר כזה,

זה לא מה שאנחנו צריכים לעשות במדינה,

ירון מכיר את זה, לגייס רופאים זה לא משחק, לפריפריה בכלל זה לא משחק, להביא את האחיות האלה, אני גייסתי את האחיות, יש לי עכשיו צוות סיעודי שעובד בתוך הבית חולים, אין לי מה לעשות איתו כי אני לא יכול להפעיל את היחידה הזאתי, יושב במחלקות אחרות,

אנחנו באמת ממקום מתוקן לא ייתכן שאנחנו ניכנס ל22' ואנחנו נתחיל את הדיון הזה בעוד תוספת המיטות שתגיע, אנחנו צריכים לא, מי שעשה את הדיון פה היה צריך לדעת שזה המיטות שלנו, לתקצב אותן ולאשר אותן,

נדב, הם יוכלו להוסיף ולפתוח את היחידה?

קודם כל התקציב, ההרשאה התקציבית שניתנה, הפקנו לכל בתי החולים במדינת ישראל בתקופת הקורונה על מיטות טיפול נמרץ במחלקות מתפרצות בקורונה, ניתנה עבור הבינוי, חולקו מיליארד שקלים לבתי החולים כדי לבנות מחלקות שמתאימות לקורונה וגם מיטות טיפול נמרץ, לא רק - - יש לו רשיון או אין לו רשיון? מה, שייבנו אותן וישאירו ריק? אז אני אומר, כרגע זה לא ברשיון,

אני לא יכול להגדיל רשיון, אז בשביל מה בנו? בשביל מה בנו את זה? אני לא מבין את זה. אתה אומר נתנו להם רשיון, נתנו להם מיליארד שקל לבינוי, אבל לא מתפעלים את זה. תעזוב את מה שלא בנו, האם יכול להיות בית חולים בלי הרשיון הזה? אני שואל אותך, האם צריך, האם מגיע לו רשיון אז אתה צריך לתת לו עכשיו, לא בחוץ, עכשיו כאן רשיון. קודם כל ההחלטה על הרשיון יש פה את משרד האוצר שאני, מתקצב לי - - - משרד אוצר נותן רשיון? משרד האוצר מתקצב את מספר המיטות שיכול לחלק בשנה, לי ניתן בנק של מאתיים מיטות שאני יכול לחלק אותן לכל בתי החולים, מאחר ו - - - יש ב, גם בחלוקה טיפול נמרץ, גם בחלוקה של משרד הבריאות יש טיפול נמרץ. לא, זה לא שאין, שניה, הרב, אני אסביר. ורד, ורד, מילה אחת, יש לו רשיון או אין לו? אין לו רשיון צריך לתת לו עכשיו כאן רשיון, אם יש לו רשיון אז למה לא מבצעים את זה?

יש לו רשיון לא לכל המיטות שהוא רוצה,

שתיים עשרה מיטות מה שנתתם.

התפוסה בנצרת היא מעל מאה אחוז, לא רק אצלו, גם בבית החולים השני, העיר הגדולה בגליל בתפוסה של מעל מאה אחוזים. אני אענה, אם לא, אם את רוצה לדבר אז זה בסדר.

אבל בבקשה בואו נהיה ענייניים, זה לא הוא מבקש, זה אנחנו מבקשים בשם מאה אלף אזרחים ועוד מאתיים אלף.

יתרה מזאת, הם נתנו לו רשיון לבנות את השתיים עשרה מיטות האלה, נתנו לו כסף,

ועכשיו אין כסף לתפעל את זה? אני לא מבין את זה.

אתם מבלבלים בין כמה נושאים שהם בסוף מתכנסים ביחד, אני אומר, במהלך הקורונה נתנו אישורים שהם מחוץ לתוכנית המיטות שהיא מסוכמת בין האוצר ובין משרד הבריאות, היא לא משהו שהוא רק על דעת משרד הבריאות לצערנו, יש איזו שהיא מסגרת שהיא גם מסגרת תקציבית, בתקופת הקורונה נתנו אישורים להפעיל דברים מעבר לתוכנית המיטות וגם בינויים כדי לעשות התאמות, ברור שנכון מבחינתי ואני שמחה מאוד שבחלק מהכספים הצליח בית חולים האנגלי לבנות תשתית שהיא תהיה מתאימה להמשך. אנחנו רוצים בסוף שכן המיטות האלה יופעלו, אנחנו בסוף כדי להפעיל אותן עכשיו יש מגבלות,

אנחנו לא חיים על הירח, יש מגבלות תקציביות, יש תוכנית שאושרה ויש תכנון עתידי כדי שהוא יוכל בעתיד הלא רחוק להשתמש בתוכנית הזאת, בתשתית שהוא קיים, אז אפשר להגיד לא מעניין, זה המציאות. את אומרת עכשיו שאין לו רשיון למה שהמכתב הזה לא קיים, זה קורונה.

המכתב הספציפי היה לקורונה, נכון. התשובה היא באוצר.

זה קורונה, לא תקף,

אז שיזרוק את זה,

לא שיזרוק את המסמך, אנחנו מרוצים מהתפעול שהוא עשה, אני מרוצה, אני מאוד מרוצה שהוא הכשיר אחיות ואני בהחלט רוצה - - - מה הוא יעשה באחיות? הוא ישלם כסף על כלום.

אני שואל כרגע, אם לא חל הוא יזרוק את המכתב, לא חל, הוא צריך את טיפול נמרץ, מה את נותנת לו שיקיים את הטיפול נמרץ? בית חולים בלי טיפול נמרץ לא יכול להיות, זה לא שאין לו מיטות טיפול נמרץ ברשיון וגם לדעתי בתוכנית המיטות ניתנו לו חלק ממיטות טיפול הנמרץ הרשמיות, לא הכמות שהוא רוצה, אבל ניתנו לו בתוכנית שעוד הכנו הרב גם איתך ב־2017, ניתנו מיטות טיפול נמרץ, זה לא שאין בכלל בבית החולים טיפול נמרץ, אז כמו שאמרתי בתחילת הדיון, גם אנחנו, אבל הוא גדל מאז. האוכלוסיה גדלה. מה את ממליצה לאזרח מנצרת או הסביבה שעכשיו מרגיש שהוא באירוע לבבי או לנהג אמבולנס, האם לנסוע אליו או לנסוע לרמב"ם?

חד משמעית לנסוע אליו, אין פה שום שאלה. הוא בתפוסה של מאה ושתיים עשרה אחוז. יש לו ארבע מיטות שנמצאות בתוך הטיפול נמרץ לב, שזה מה שכולם סופרים, והן לא מיטות טיפול נמרץ, זה מה שיש לו. השתיים עשרה מיטות האלה הן לא, פרופסור חכים, אנחנו נעקוב אחרי נושא מול אנשי משרד האוצר. תשאל אותו, למה אתה שואל אותי? אבל אתה עונה לדברים שאתה לא מכיר,

אתה לא מכיר את הדברים האלה, אתה לא יודע איזה מיטות חילקנו,

יושבת הראש, סליחה, ורד, ורד, אני מבקש גברתי יושבת הראש, אנחנו פה מקבלים תשובות סותרות מהאוצר, ממשרד הבריאות וממשרד האוצר, אני מבקש שתהיה החלטה של הוועדה שאנחנו רוצים תשובה מוסמכת משר הבריאות, ממנכ"ל משרד הבריאות מה הן השתיים עשרה מיטות של בית החולים האנגלי. אנחנו נעקוב אחרי זה ובאחד הדיונים הבאים אנחנו נשלח פנייה, שאילתא למשרד ונעקוב אחרי זה. מתי אנחנו נעקוב על זה? בשבוע הבא? אנחנו נבדוק עם יושבת ראש הוועדה, כי אני רק ממלאת מקומה, ואנחנו - - - אני מציע שהבדיקה הזאת זה לא צריך לקחת יותר מיום יומיים - - - בדיוק. צריכים לתת תשובה.

ונקבע לשלישי הבא דיון על זה. אנחנו נשלח את הפנייה וברגע שתהיה תשובה אנחנו נוסיף את הדיון,

נמצאת איתנו על הקו ב־zoom סגנית אחות ראשית ומנהלת מחלקה להסדרת כוח אדם דוקטור אלזה לבון ממשרד הבריאות, אם אפשר להעלות אותה ב־zoom בבקשה. שלום לכולם, אני פה אתכם.

בבקשה, דוקטור. אז באמת שוב בוקר טוב לכל חברי הוועדה ואני ממש מברכת על הדיון הזה, אני אשמח ברשותכם להתייחס למספר סוגיות שעלו כאן וגם קצת לעדכן אתכם על הפעילות שלנו במנהל הסיעוד במשרד הבריאות על הנושא של היערכות לפתיחה של מיטות טיפול נמרץ. נתחיל באיזו שהיא התייחסות ועדכון למה שקרה בתקופת הקורונה. בתקופת הקורונה על פי תרחישי הייחוס שניתנו לבתי החולים הכלליים נוספו אלפיים וחמישים תקנים לאחיות שהם תקנים תוספתיים קבועים לכלל בתי החולים במדינת ישראל, התקנים האלה חולקו על ידי משרד הבריאות למספר מחלקות ייעודיות, גם למחלקות הפנימיות, גם למחלקות הכירורגיות,

הכלליים ולמיוני הילדים,

בהתאם לתרחישי הייחוס. מתוך האלפיים חמישים תקנים האלה כאלף שלוש מאות שלושים תקנים ניתנו למחלקות הפנימיות, מעל ארבע מאות תקנים ניתנו למחלקות הכירורגיות עם אפשרות להסטה של התקנים האלה ליחידות טיפול נמרץ ומכתבים בנושאים האלה בוצעו לבתי החולים וכל שאר התקנים ניתנו למיוני ילדים ול ... הכלליים. בכל מה שקשור לתקנים שניתנו למחלקות הפנימיות אנחנו רוצים, זה כבר נאמר פה קודם, אני רוצה לחדד ולהדגיש שהתקנים שניתנו למחלקות הפנימיות הם ניתנו גם בגין המרה והסבה של שש מיטות פנימיות רגילות למיטות פנימית מוגבר, זה אומר שכמובן חטיבת הרפואה כמו שאמרה דוקטור ורד עזרא, מטפלת ברשיון של המיטות האלה, ברשיונות של בתי החולים, אבל אנחנו מבחינתנו הוספנו כבר את התקנים הייעודיים עבור האחיות לצורך מתן מענה לשש מיטות טיפול מוגבר ובמקביל דאגנו להכשיר אחיות במחלקות הפנימיות בקורסים על בסיסיים בטיפול נמרץ משולב על מנת שהן תוכלנה לטפל בחולים האלה, כך בעצם גם התייחסנו להמלצות של ועדת ... בנושא הזה. בהחלט זה לא מיטות טיפול נמרץ, אבל זה בהחלט מיטות טיפול מוגבר, הם נותנים מענה חלקי לפחות, מוגבר אמר הפרופסור שמוגבר זה לא טיפול נמרץ. אני לא יודע למה ממשיכים לדבר על המיטות האלה. אני לא יודע למה ממשיכים לדבר על המיטות בפנימיות כאילו שזה מיטות טיפול נמרץ, זה לא לדיון הזה.

שוב ושוב, כל התקנים שבתי החולים מקבלים הולכים לפנימיות, הולכים לכירורגיות והטיפולי נמרץ מוזנחים רבותיי. אומרים תתנו ושום דבר לא קורה.

מעל ארבע מאות תקנים מבין כל התקנים התוספתיים האלה ניתנו למחלקות הכירורגיות ומנהלי בתי החולים יש להם את האפשרות על פי שיקול דעתם ועל פי הצרכים הפנימיים של כל בית החולים להסית את התקנים שניתנו למחלקות הכירורגיות ליחידות טיפול נמרץ. ומה את חושבת שקורה? זה מתבצע לדעתך? מה הידע והנסיון שלך? אני סומכת על שיקול דעתם של מנהלי בתי החולים ואני יכולה גם להגיד שברגע, אז מה הבעיה להקצות ישירות לטיפול נמרץ? כמו שאמרה דוקטור ורד עזרא,

שכל מיטה חדשה שנפתחת מגיעהנ עם התקנים של האחיות ולכן על פי תוכנית המיטות שקבע המשרד כל מיטה חגדשה שתיפתח גם תגיע עם מפתחות התקינה, אבל יש לנו מיטות פתוחות שאין בהן אחיות, יש מיטות קיימות שאין בהן אחיות, אז איפה האחיות האלה? אני לא יודעת להגיד לך, אנחנו יודעים כרגע להגיד שהתקנים שניתנו לבתי החולים, גם התקנים התוספתיים אויישו במלואם בכלל בתי החולים, והסתות בין התקנים של המחלקות הכירורגיות לבין יחידות טיפול נמרץ הן בהחלט משהו שהוא, כתוצאה מזה אנחנו נמצאים במצבנו הנוכחי עם ארבע מאות מיטות טיפול נמרץ בגלל שאין הקצאה ישירה בטיפול נמרץ ואומרים לבית חולים תעשה פנימיות, תעשה כירורגיות, זה כדאי לך, תעשה יותר ניתוחים, תאשפז חולים, והטיפול נמרץ נשאר בגודלו, ואז חושבים שאם ישימו את החולה בטיפול מוגבר בפנימית הוא יקבל טיפול כי האחות עברה הכשרה בטיפול נמרץ, זה עבודה בעיניים על כולם.

אני אשמח ברשותכם להתייחס לעוד מספר נושאים שהם קשורים לתחומי הפעילות שלנו ומנהלי סיעוד, אז כמו שאמר כבוד הרב ליצמן ודוקטור ורד עזרא ודניאל ממשרד האוצר, אנחנו במהלך הקורונה הפעלנו מעל חמישים קורסים על בסיסיים במערך האקוטי שזה טיפול נמרץ משולב, טיפול נמרץ ילדים ורפואה דחופה על מנת להכשיר כמות גדולה מאוד של אחיות בטיפול נמרץ, זה היה אחד הדברים והתובנות המרכזיות שעלו במהלך תקופת הקורונה, שאנחנו נדרשים לעוד הכשרות של קורסים על בסיסיים ולכן הפעלנו עם תקציבים ייעודיים שקיבלנו, מעל חמישים קורסים על בסיסיים, היקף חסר תקדים שבו הוכשרו אלפי אחיות לתת מענה, האחיות האלה נמצאות היום ביחידות טיפול נמרץ בכלל היחידות של הטיפולים הנמרצים של המבוגרים ושל הילדים, במיונים, במחלקות הפנימיות ובמחלקות הכירורגיות וככל שיינתנו בהמשך תקנים נוספים לפתיחת מיטות נוספות בטיפול נמרץ יש לנו הרבה מאוד אחיות היום בבתי החולים שאפשר יהיה להסית אותם לעבודה במחלקות לטיפולים נמרצים. מעבר לכך אנחנו בנינו איזו שהיא תוכנית חומש לחמש השנים הקרובות שבה הגדרנו יעד כמותי שאנחנו מבקשים להגיע לסטנדרט של שישים אחוז בוגרי הכשרה על בסיסית בכל בית חולים. שליש מזה אנחנו מצפים שיהיה בתחומים האקוטיים של טיפול נמרץ, רפואה דחופה, טיפול נמרץ ילדים ושבץ מוחי, ואנחנו גם מפעילים את כל תוכנית הקורסים העל בסיסיים בהתאמה ליעד הכמותי הזה שנקבע, זה אומר שכבר בשנה הבאה לדוגמא מעל אלף מאתיים אחיות ייצאו לקורסים העל בסיסיים האקוטיים האלה. אנחנו מגדירים כאן במסגרת הפעילות שלנו סטנדרטיים מקצועיים שקשורים לכשירות המקצועית של האחיות העובדות בטיפולים הנמרצים, זה אומר שכל אחות אחראית משמרת חייבת להיות מוכרת קורס על בסיסי טיפול נמרץ, בהתאמה לזה אנחנו פורשים תוכנית הקורסים העל בסיסיים שלנו, אנחנו מפרסמים חוזרים שמגדירים את הסטנדרטיים לטיפול בחולים האקוטיים, אנחנו עושים בחינות רישוי מאוד מאוד מקיפות ומאוד מאוד מעמיקות בנושאים האלה, כך שבעצם אנחנו מקיפים את הנושא הזה בכל מה שקשור לפעילות שלנו כרגולטור גם בכל מה שקשור לפתיחת ההכשרות העל בסיסיות, גם בכל מה שקשור לנושא של הסמכויות הייחודיות שמוקנות לאחיות שהן בוגרות הקורסים העל בסיסיים, גם בכל מה שקשור לסטנדרטיים של כשירות מקצועית ולסטנדרטים של אחריות משמרת,

וכמובן בחינות רישוי והגדרה של סטנדרטים כמותיים לכמויות ההכשרה שנדרשות ברמה לאומית. אנחנו נמצאים בקשר שוטף עם כלל האחיות הראשיות בכלל בתי החולים הכלליים, אנחנו כל הזמן יודעים מה קורה מבחינת התקנים, האיוש, הצרכים, צורכי הכשרה, צורכי הדרכה וכולי, ואנחנו בעצם מנסים לתת את המענה המיטבי ביותר גם לצרכים הקיימים וגם לצרכים העתידיים.

תודה רבה דוקטור אלזה לבון, סגנית אחות ראשית ומנהלת המחלקה להסדרת כוח אדם במשרד הבריאות, תודה רבה. יש עוד מישהו שרוצה להתייחס ולהוסיף משהו? דוקטור בר לביא אמר נותנים לכולם רק לא לנו, אז אותה תלונה נשמעת מהפנימאיים שככה ומכל שאר המקצועות, זה לא בדיוק הסיטואציה. אבל לא באנו לדבר על פנימית היום. לא, אבל אתה דיברת על פנימית.

עוד פעם אני אומרת, מיטות טיפול ביניים או טיפול מוגבר הן לא מחליפות מיטות טיפול נמרץ, אנחנו לא חושבים ככה, אבל בהחלט חלק מהחולים מתאימים לטיפול ביניים או לטיפול מה שנקרא מוגבר, לכן אנחנו גם רוצים לתקנן את המיטות, לכן אנחנו רוצים שיהיו שם צוותים מיומנים שזה לא יהיה סתם טיפול, וכמו, בדיוק כל מה שאמרתי בהתחלה, כמו שאני עוד פעם חוזרת ומדגישה, בתוכנית המיטות שטרם מומשה יש עדיין מיטות טיפול נמרץ, סביב התשעים, שלא מומשו, לא נפתחו בגלל דיון שלנו עם האוצר, גם לדעתי לכם יש מיטות בעניין הזה, לאנגלי. תודה, דוקטור עזרא, תודה רבה. אז ברשותכם אני מסכמת את הדיון. קיימת הסכמה בין כל הגורמים, גורמים המקצועיים כי כן קיים מחסור חמור במיטות טיפול נמרץ כללי בישראל, דיברנו היום שנדרש טיפול מיידי כדי לעצור את הגדלת הפערים, דיברנו ויש הצעה לבדוק את תוכנית התמריצים לצוות הרפואי בלי לפגוע בשכרם של הרופאים, דיברנו על פיתוח הטכנולוגיות הרפואיות, דיברנו וקבענו שאנחנו נקיים דיון המשך ונעקוב אחרי מה שקורה בבית חולים סקוטי אנגלי לגבי המיטות. ביקשתי שזה יהיה בשבוע הבא.

אני אמסור את זה ליושבת ראש ומנהלת הוועדה, אנחנו נעקוב אחרי זה ומה שמשמח ממה ששמענו שקיימת תוכנית מיטות, תוכנית המיטות שמתייחסת גם לפתיחת מיטות וגם להוספת הצוות הרפואי וצוות סיעודי במחלקות טיפול נמרץ, שמחתי לשמוע שקיימות תוכניות חומש לכל בתי חולים, תוכנית משלו. אפשר לבקש שיציגו לנו את זה? שישלחו לנו את החומרים של תוכנית המיטות לחומש או ל- - - זה עדיין בתהליך הפיתוח או שזה כבר נכתבו התוכניות? היתה תוכנית מיטות, היא הוצגה לדעתי גם לוועדה, 17'-22' יותר מחומש,

מיטות כלליות, שהיא עומדת להסתיים ב־2022 והחל מ־2023 אמורה להיות תוכנית חומש חדשה שטרם, מימדיה טרם סוכמו עם משרד האוצר, זה אמור להיות הסכם בין משרד הבריאות למשרד האוצר. אז אפשר לבקש לקבל דיווח האם היא יושמה התוכנית שהיתה מ17' עד 22', מה בוצע,

היא יושמה עד שנת 20', כמו שאמרתי יש לנו דיונים, אמרתי את זה ממש בתחילת דבריי, שיש לנו דיונים עם האוצר לגבי מימוש המשך התוכנית לאור - - - אז אם אפשר לקבל את החומרים.

אנחנו כן נבקש נתונים ונעדכן בדיון הבא של הוועדה. אם אפשר לוחות זמנים שיוצגו לנו גם לוחות הזמנים של הוועדה שעכשיו מקבלת את כתבי המינוי, לפעמים עם כתב המינוי כבר יש לוחות זמנים.

אני מעריכה שכשתהיה וועדה, שהיא ממונה לא על ידי, על ידי המנכ"ל תקבלו את - - - בסדר, אז אם אפשר לשבוע הבא כן לברר עם המנכ"ל, גברתי ממלאת מקום היושב הראש. אנחנו נבדוק עם יושבת ראש, הוועדה תקבל זמנים.

האם בוועדה הזו יהיו נציגים לבתי החולים בפריפריה?

היה לנו דוקטור חכים שמייצג, אני שואלת בוועדה שעכשיו מקבלת את כתבי המינוי. אתם רוצים להסביר לי שהכל בסדר, אז אפשר גם לסגור את הכנסת והממשלה תנהל את הדברים, זה התפקיד שלנו - - - לא, לא בסדר. אנחנו מסכימים שקיים מחסור והתשובות באוצר, לא,

גברתי היושבת ראש, אני מבקשת לדעת מי יהיה בוועדה הזו שמקבלת עכשיו את כתבי המינוי והאם יש מנהל מחלקת טיפול נמרץ. אין בעיה להעביר ...

עם כל הכבוד אני באמצע משפט, האם יהיה נציג למנהלי בתי החולים בפריפריה או מנהל מחלקת טיפול נמרץ.

אז זה שלב שאפשר עוד להשפיע. לא, לא, סליחה,

למנות. אז שיודיעו לנו שהם לא רוצים לעדכן,

ואז אנחנו נחליט - - - אנחנו נבקש ממשרד